צוהריים טובים. היום יום שני בשבוע, 24 באוגוסט 2020, ד' באלול התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא מד"א צרכים ותובנות בעקבות משבר הקורונה. אגיד לכם את האמת: כשפנה אליי אלי בין וביקש לערוך דיון שאלתי: מתי אתה רוצה ומה הבעיות?

כי מי שיודע לתת צריך לדעת לקבל. מד"א, בתקופה הזאת בפרט ובחיים בכלל, עוזר לאזרחי מדינת ישראל, ניצב כשצריך אותו, ולוקח יותר מדי כסף על ההסעות, כדי שלא יהיה הכול טוב. אני חושב שהבית הזה צריך לגרום לכך שמד"א יקבל את כל הצרכים שלו, בייחוד בעקבות משבר הקורונה. במשבר הקורונה קשה לאסוף תרומות ולא יכול להיות שמד"א יחיה בחסר, כי הערך המוסף שמד"א נותן לחברה הישראלית לא יסולה בפז. ברגעים הכי קשים הוא נמצא שם עבור כל אחד. לכן אני מקווה שבעקבות הדיון הזה אנחנו נראה כיצד אנחנו יכולים לעזור למד"א ושזה לא יהיה עוד סתם דיון דקלרטיבי. יש פה הרבה חברי כנסת חדשים אז בשבילם שזה לא יהיה סתם דיון על הצעה לסדר שבאה לוועדה, שמעבירים את זה והולכים הלאה. אני מקווה שנראה תוצאות בעקבות הדיון הזה. מבחינתי אעשה כמיטב יכולתי על מנת שנראה תוצאות. אחמד טיבי, אתה צריך ללכת? בבקשה. אדוני היושב-ראש, כשראיתי שהכותרת היא על מד"א ושאלי בין כאן, היה חשוב לי להגיע כדי לדבר על התפקוד שלו ושל מד"א בחודשים האחרונים,

אני מכיר את אלי בין שנים רבות. היו בינינו הסכמות, ואי-הסכמות לפעמים. בכל פעם שהייתה פנייה אליו הוא היה מטפל ונותן תשובה. בתקופת הקורונה, בהתחלה הוקמו מתקני "היבדק וסע" בישובים יהודיים גדולים בלבד. לאחר מכן, אחרי לחץ על משרד הבריאות וגם פנייה ישירה אל אלי בין, הוקמו תחנות "היבדק וסע" כמעט בכל ישוב ערבי, ובכל מקום שראש רשות מקומית היה פונה אלינו והיינו פונים אליו בתוך יום יומיים היה שם מתקן. ואז שיעור הבדיקות בחברה הערבית עלה בצורה ניכרת. נסק. לא כפי שאנחנו רוצים אבל עלה. אתה רוצה יותר בדיקות? אז רצינו יותר בדיקות. עכשיו מי שעושה את העבודה זה קופות החולים אבל עדיין יש תחנות "היבדק וסע" בכמה מקומות בארץ. אבל גם נטל גדול מוטל על הכתפיים שלו ושל האנשים שלו. אגב, אני רוצה שיותר עובדים ערבים ייקלטו במד"א.

אני כאן כדי להגיד לך תודה רבה על התקופה הזאת, על ההיענות המידית, להגיד תודה לאלה שהיו, ועדיין ממשיכים לפעול בתחנות "היבדק וסע" של מד"א, גם יהודים, גם ערבים. אני מקווה שיועבר אליהם תקציב כדי לפצות על כל העבודה הטובה שהם עשו, כי מגיעים להם תקציבים שהם לא קיבלו.

נתנו לאחמד טיבי כי הוא נתן פה מופע של שחקן אורח. אתה יכול ללכת. אני רוצה לדייק: יש הבדל בין שחקן אורח לשחקן חיזוק.

אתה לא חיזוק, אתה אורח. רק אל תשלה את עצמך, כי הנבחרת פה מספיק חזקה ואנחנו לא צריכים חיזוק. הדיון הזה נועד לנסות לעזור למד"א בגלל שאני חושב שהם ראויים. ניתן למד"א להציג את כל המתווה שלהם: מה הם רוצים, מה הם מצפים, בקו הריאלי. שמעתי אתמול מישהו בטלוויזיה, איזה שחקן ספסל, שאמר: אני חולם לקחת את האוסקר. המראיין אמר לו: אתה לא מגזים? הוא אמר: לחלום זה בחינם, אז אם אני כבר חולם אז אחלום בגדול. זה בחינם, אז אם אתה כבר חולם בחינם אז תחלום בגדול, לפחות את זה אתה יכול. אז בשביל שזה יהיה ממשי, אתה יכול להגיש את כל החלומות הגדולים, אבל תסמן יעדים אמיתיים שאתה מצפה שאולי נוכל אנחנו פה בוועדה להביא תוצאה בתוך 120 ימים, כי בעוד 120 ימים אנחנו מתפזרים. זו נבואה שיכולה להתגשם. אל תדבר על זה. חיים, מה אתה יודע שאנחנו לא יודעים? אני רציתי שיהיו בחירות כי הממשלה לא מתפקדת. אי אפשר שהממשלה תעבוד עם 36 שרים. עשינו את זה כבר שלוש פעמים והגענו לממשלה הזאת. בפעם הרביעית יהיה טוב יותר?

המדינה מנהלת עסק של 450 מיליארד שקל. לא יכול להיות שתקלה של 3 מיליארד שקל גורמת לכך שהמדינה הזאת לא עובדת,

כך אני רואה את זה. אם זה היה עסק פרטי שלי כך הייתי מנהל את זה, אבל זה לא עסק פרטי שלי. אלי בין, תשקול מה אתה חולם ומה אתה מצפה, ושהציפייה תהיה במסגרת יכולות של חבר כנסת נמצאים פה יותר מחבר כנסת אחד שיידע להביא תוצאה. אנחנו עוברים לדיון אז מי שרוצה רשות דיבור יקבל רשות דיבור ולא נפריע האחד לשני. בבקשה,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ותודה לחברי הכנסת על הנוכחות ולאנשי משרד הבריאות. אדוני היושב-ראש, אנחנו חולמים, אבל אנחנו לא רוצים לחלום דברים שאנחנו לא יכולים ליישם אותם.

הבאנו שלושה נושאים שאנחנו חושבים שהם מאוד עקרוניים ואפשר לקדם אותם לא תוך 120 ימים, אפשר לקדם אותם מחר. זה הכול תלוי ברצון, ביכולות האנושיות של האנשים להביא לכך שהדברים האלה ייושמו. בסופו של יום בעידן הקורונה יש פה אינטרס עליון למדינת ישראל ולמשרד הבריאות לקדם את הנושאים האלה. הצגנו את זה גם בפני שר הבריאות ואנחנו חושבים שהדיון הזה חשוב ומהותי, הוא חיוני כדי להניע את התהליך. אני מכיר אותך רק כמה שנים, אני יודע שכאשר אתה רוצה להניע תהליך אתה מניע אותו ואתה גומר אותו בתוך תקופה קצרה. מה ההגדרה של תקופה קצרה?

בעניין מד"א, במלוא הצניעות, יש פה קואליציה מקיר אל קיר. אתה רואה את אנשי ש"ס ואתה רואה את המגזר הערבי ואתה רואה את הליכוד. אני רואה את זה בכל יום בוועדה. קונצנזוס. אל תשכח את יהדות התורה. יש פה באמת הסכמה מקיר אל קיר בנושא הזה. אני סבור שיש פה אינטרס ממש לאומי אמיתי, לקדם ולהביא לאיזו נקודת מפנה במגן דוד אדום. אדוני, דיברת על המחירים של מגן דוד אדום. מד"א לא קובע את המחירים, אתה קובע אותם, אתה ושר האוצר ושר הבריאות. כאשר אתם לא נותנים למגן דוד אדום את הכלים או כשאתם מאלצים את מגן דוד אדום לתת איזו רמת שירות, צריך לדאוג לו לתקציב. אם אתה לא דואג לו לתקציב אז אתה נותן לו את התקציב הזה מתוך זה שהוא חייב לגבות את הכסף מחייבים. לכן אני חושב שגם בנושא זה צריך לבצע איזו חשיבה עתידית, אבל זה לא לשולחן הזה כעת. יש פה שלושה נושאים שמבחינתנו עקרוניים מאוד, חשובים מאוד, ובראשם הנושא הוא מד"א 2020, איך מגן דוד אדום צריך להיראות בתקופה הזאת. בפתיח של דבריי אני רוצה להגיד שאין גוף במדינת ישראל זה שיש עמותות רבות שהן מצילות חיים ותורמות לחברה ועושות עבודה נפלאה לצד מגן דוד אדום או נגד מגן דוד אדום או ביחד עם מגן דוד אדום, אלה באמת עמותות חשובות וצריך לסייע להן ולתמוך בהן. יחד עם זאת, יש פה בחוק ארגון שהמדינה והמחוקק קבעו את היעדים שלו ואת המטרות שלו. אין במדינת ישראל שום גוף שקבעת לו יעדים, קבעת לו מדיניות והתווית לו את הדרך, או שהוא נמצא בפני אתגרים כל כך מורכבים, גם בשעת חירום, מימין ומשמאל, מדרום ומצפון, עם אתגרים שעלולים להתרחש בגלל אסונות טבע, ועכשיו אתגר הקורונה, ואתה לא מתקצב אותו. אין גוף כזה, אין חיה כזאת בעולם לא משטרת ישראל, לא כב"א, לא פקע"ר. אין דבר כזה. לכולם אתה צובע תקציבים, לכולם אתה נותן את היכולות המבצעיות ואתה נותן להם את המוכנות האמיתית כדי לעמוד ביעדים שאתה כמחוקק וכמדינה וכריבון מחליט עליהם. למגן דוד אדום זה לא קורה, לצערי הרב. כמה עלה לכם עד עכשיו הטיפול בקורונה? הטיפול בקורונה מכוסה כעת על ידי משרד הבריאות. על זה אין לנו שום טענה. אנחנו מתנהלים מולם, הם מתנהלים איתנו בהגינות, בשקיפות. אין לנו שום טענה בעניין הקורונה. הבעיה שלנו שונה. אנחנו סבורים שבעידן הקורונה אסור שיהיה מצב שחולה או פצוע או מישהו שלא צריך להגיע לבית חולים יגיע לבית חולים בניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים של מד"א. אנחנו סבורים שהדברים האלה צריכים להיגמר בבית החולה והוא צריך לקבל טיפול על ידי הפרמדיק שמגיע אליו עם האמבולנס, או עם האופנוע לפני כן, ונותן לו טיפול מציל חיים ואז הוא לוקח אותו לבית חולים. אבל אם זה לא טיפול מציל חיים, אם זה טיפול שלמעשה הוא דלת מסתובבת, והוא צריך להגיע לבית חולים רק כדי להיבדק, כדי לעשות איזו בדיקת דם ואחרי שעתיים, שלוש או ארבע שעות להשתחרר, פשוט אין צורך שהוא יזדהם, שהוא יגיע לבית חולים ויתפוס טיפול נמרץ או אמבולנס, וכמובן בסופו של יום אין צורך שהוא ישלם מחיר שהוא לא צריך לשלם אותו. אני לא מבין את מה שאתה מדבר. אני לא מכיר מישהו שלא מרגיש טוב ודבר ראשון אומר: אני רוצה לנסוע לבית חולים, ומזעיק את מד"א, שזה עולה לו 700 או 800 שקל, בשביל לנסוע לבית חולים, בשביל להשתחרר באותו יום. אסביר לך, אדוני היושב-ראש. מגן דוד אדום מסיע קרוב ל-900,000 אנשים בשנה. כשליש מהם, למעלה מ-30% מהם זה דלת מסתובבת, זה אנשים שלא צריכים להגיע לבתי החולים. יש להם כאבי ראש, כאבי בטן. אין להם אלטרנטיבה אחרת לא "טרם" ולא דברים אחרים. הפרמדיק שלך יודע להחליט שהוא לא מסיע אותם? בוודאי. לכן הקמנו את מודל "מד"א בקהילה", שלמעשה נותן גיבוי רפואי של רופא מומחה שנמצא מאחור. רכשנו ציוד באמצעות מפעל הפיס. מפעל הפיס השקיע במגן דוד אדום, לאחר שקיבל כמובן את אישור משרד הבריאות, קיבל את אישור המנכ"ל לבצע את הפרויקט הזה, רכש ציוד למגן דוד אדום ביותר מ-15 מיליון שקל. הציוד הזה נותן פתרון שמאפשר לעשות את בדיקות הדם בבית, מביא לך את חדר המיון הביתה. זה לא רפואה שיש אותה בקופות החולים או שקופות החולים יודעים לתת אותה היום על ידי הרפואה ההיברידית או טלה-מדיסין. אז מה אתה רוצה בעניין הזה? אנחנו חושבים שצריך לאפשר למגן דוד אדום לתקן את העיוות שנוצר בכך שחולה שלא מתפנה או שמטופל בבית על ידי מגן דוד אדום צריך לשלם אגרה מופחתת. היום הוא לא משלם בכלל? היום הוא משלם 190 שקל. אתה בא אליו הביתה, אתה לא מפנה אותו. אז הוא צריך לשלם 190 שקל. ברוב המקרים, היום 70% מכלל המקרים - - - ואז הוא אומר: אני הולך לבית חולים, לא אשלם את ה-190 שקל, ואם אני אאושפז זה יהיה על חשבון המדינה.

ואם הוא לא יאושפז, זה לא על חשבון המדינה אלא על חשבון קופת החולים. לאיזה אוכלוסיות אתה מתכוון? לכל האוכלוסיות, אבל זה בעיקר אנשים שבאמת אין צורך שיגיעו לבתי החולים ולהסתכן בזיהומים, בוודאי עכשיו בתקופת הקורונה כשחדרי המיון עמוסים. עזוב לרגע אוכלוסיות. אתה בא לאדם הביתה ועושה לו טיפול. זה עולה לו 190 שקל. אם אתה מסיע אותו לבית חולים - - - אז הוא משלם אגרה מלאה. כלומר 700 שקל.

הקופה משלמת 50% אם זה ניידת טיפול נמרץ. אבל אם משחררים אותו מהמיון תוך שעתיים ושולחים אותו הביתה אז האדם משלם.

אנחנו אומרים שפה צריך להיות שינוי. השינוי צריך להיות בחקיקה. ה-700 שקל כוללים את ה-190 שקל? כן, אין כפל: או 190 שקל או 700 שקל. כלומר משלמים 190 שקל בכל מצב. הפער הוא 510 שקלים. הקופה לא מחזירה את ה-190?

בכל מקרה היא לא מחזירה. אם הוא מתפנה על ידי ניידת טיפול נמרץ הקופה מחזירה 50%. אם הוא לא מתפנה על ידי ניידת טיפול נמרץ הוא משלם פחות מ-700 שקל, הוא משלם כמעט 300 שקל מחיר נסיעה מקומית. לכן אנחנו סבורים שהדבר הנכון הוא לתקן את החקיקה ולקבוע שקופת החולים צריכה לשאת בתשלום של אגרת האמבולנס בכל מקרה. אתה רוצה שהאדם לא ישלם 190 שקל אלא שקופת החולים תשלם את זה? זה לא מה שהוא אמר.

אני רוצה לגרום לכך שקופות החולים ישלמו 700 שקל על כל נסיעה, לא מעניין אותי אם האדם מאושפז או לא מאושפז. זה מה שהוא אמר, כך אני מבין ממנו. במחשבה שנייה - - - בעצם גם אם אדם בא לבית חולים ואחרי שעתיים שלחו אותו, שקופת חולים תשלם את זה. נכון, כי זה חוסך לו את הגבייה. זה לא השיקול. אז מה אכפת לך אם ישלם האדם או קופת החולים? אני רוצה לעשות סדר, ברשותכם. אני משנה למנכ"ל מד"א. היום למעשה יש הסדר בין מד"א לבין כל הקופות, שברגע שאנחנו מגיעים לאדם הקופה מקבלת את המידע שהיינו אצל האדם והיא בודקת את הזכאויות שלו. אופרטיבית, 70% מכלל החיובים של כל האנשים הקופה משלמת, הן על ידי הקופה והן על ידי הביטוח המשלים. זאת אומרת, אם יש לו ביטוח משלים.

הן על ידי הקופה והן על ידי הביטוח המשלים. סטטיסטית 70% מן התשלומים הקופה משלמת, ולכן תמיד נשאר לאדם לשלם כ-200 שקל. גם אם הוא נוסע באמבולנס? כן. הוא בא למיון, משחררים אותו הקופה משלמת אם אין לו ביטוח משלים. אם אין לו ביטוח משלים הקופה לא משלמת, אבל סטטיסטית ב-70% מן הפינויים שלנו בשנה הקופה משלמת. אתה אומר של-70% בעצם יש ביטוח משלים.

זה דבר אחד. דבר שני, המודל של "מד"א בקהילה" אומר: במקום שנפנה אותו לבית החולים והוא ישתחרר ואז הקופה תשלם את מה שהיא צריכה לשלם על פי חוק, אנחנו אומרים: נחיל את זה גם על הבית. גם אם אדם לא פונה עדיין הקופה תישא באותה אגרה שבה היא נשאה קודם. אנחנו לא מבקשים תוספות. במה היא נשאה קודם? ב-70%. אבל היא לא רוצה. היא אומרת: אני לא רוצה שתזמין לי אמבולנס. אני רוצה שתקום, תיגש לרופא של קופת החולים, הוא יבדוק אותך. זה לא עולה לי כסף. אם אני נותנת פריבילגיה למבוטח שלי לקרוא למד"א, זה עולה לו 190 שקל, עלויות חדשות. אדם נמנע מללכת לקופת חולים, להצטופף שם בתור על יד אנשים כשהוא יכול להידבק. במקום זה הוא מביא את הרופא אליו הביתה. אולי לא רופא אבל פרמדיק. יבוא ויעשה: וואו,

והשכנים יחשבו כמה אני חולה, יהיה בלגן, יהיה על הכיפק. אנחנו מסכימים עם מה שהיושב-ראש אמר. אז למה שהקופות ישלמו לך? עובדתית היום יש אגרת מיון ועל כל אדם שמד"א מכניס לבית חולים נכנסים עוד - - - הוא לא מכניס. אתה מבקש לדבר רק על הביקור בבית. עוד לא הגענו לבית החולים. באת הביתה, נתת לי טיפול, 190 שקל. אם הקופה משלמת לא שווה לי יותר לבוא לקופה, כל היום אני אצלצל אליך. הקופה לא משלמת את ה-190 שקל. את ה-190 שקל האזרח משלם בכל מצב. אבל זה מה שאתה מבקש עכשיו. לא ביקשתי את זה.

הוא לא נסע איתך. אדם שלא נסע תמיד ישלם 190 שקל, האדם עצמו. את זה לא הקופה תשלם. בזה אתה לא רוצה שינוי. נכון, אני לא רוצה בזה שינוי. השינוי היחיד שאני רוצה, שהקופה צריכה להתנהל אותו דבר בין אם נסע לבית החולים ובין אם לא נסע לבית חולים. עצם העובדה שהיום אנחנו מחייבים את האנשים לנסוע לבית חולים,

עצם ההגעה לאדם תהיה 70% מן הנסיעה 490 שקל. כלומר, בשביל לעגל את המספרים, זה יהיה 500 שקל על כל הגעה של מד"א לבית, קופת חולים תשלם למד"א 500 שקל. אכן כך. עכשיו הבנתי. מבחינת הגידור של ה-abuse של השירות - - - מה אומר דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית? למה רק 500 שקל? כי הוא רוצה לשלם 600 שקל... אתה מציג כאילו אנשים לא ילכו לקופת החולים. הכוונה היא בסוף להוריד עומסים מבתי החולים. הכוונה נכונה מאוד. יכול להיות שבמקום שקופת החולים המקומית לא יודעת לתת שירות ומד"א הגיע לבית ונתן שירות, אתה בעצם לא גורם לאנשים להתעצל מללכת לקופת חולים. זה גם מוריד עומסים מקופת החולים וגם בסוף אתה עוזר לחולים. שמעת את התשובה שאמרתי לו. הוא מבקש 500 שקל מהקופה. הקופה אמרה: או 600 שקל או כלום. כשבאתי לביטוח הלאומי מצאתי מועצת מנהלים של 56 חברים. אמרתי: איך אפשר לעבוד עם 56 חברים? כפי שאמרתי על הממשלה: איך אפשר לעבוד כך? אמרתי כפוליטיקאי לא מצוי: נרד ל-19 חברים.

ויתרתי על כל כך הרבה מינויים, 37 מינויים, אמרתי שאני מוותר אבל שהעסק יעבוד. באתי לוועדת העבודה,

נלחמו איתי, אמרו לי: יהיו 21 חברים. אמרתי: או 180

שאלו: למה 180? אמרתי: כדי שתהיה מסיבה,

נביא תזמורת. אם אי אפשר לעבוד עם 56 אז לפחות נהנה, נעשה 180. המספר ירד ל-19. הוא אומר 500 שקל, וביני ובינך, הוא מוכן ל-300 שקל,

הם לא נותנים לו בכלל. הוא לא מדבר עכשיו על פינוי. מנעת ממנו פינוי. הוא אמר: הגיע אמבולנס לביתי, הוא מקבל 70% מהסכום שהוא היה מקבל אילו היה נוסע לבית חולים, אבל הוא לא נסע לבית חולים. הוא רוצה 500 שקל מה-700 שקל. אבל הוא לא נסע, בזכות השירות. לא חשוב.

מנכ"ל קופת חולים אומר: לא רק שהאדם הזה לא היה צריך להביא אותך אליו ב-190 שקל, כי הוא התעצל ללכת לקופה או לנסוע ל"טרם" והוא הביא אותך, או בגלל חששות אחרות.

תסלח לי שאני מקשה. אם אתה רוצה שאני אלך להשיג את זה אז אני אשב מול מנכ"לי קופות החולים ואני צריך להיות השגריר שלך, והם ייתנו לי בעיטה בראש על מה שאתה אומר. אז לפחות תן לי כלים. כשאני אמרתי שעם 300 שקל היית שמח, הוא אמר: לא.

כי אין לך גם 200 שקל, יש לך 190 שקל. יש לי 700 שקל. אין לך 700 שקל אם אתה לא מסיע אותו.

קודם כול, החוק לא מאפשר לי לא לפנות חולים. רק אם החולה מסרב להתפנות. או שהפרמדיק רואה שהוא לא צריך. היום הוא לא רשאי, רק רופא רשאי לשחרר. כלומר כל אמבולנס שמגיע, אתה חייב לקחת את האדם?

זו אחת הבעיות כרגע. גם אם לא צריך.

זה הדיל היום. גם אם לא צריך. זה לא נורמלי. אתה מכריח אותו לעשות תורים לבתי החולים. בתאונה נפלתי ברחוב. עידן רול אוהב אותי,

צלצל למד"א,

הייתי עושה את זה ברגע. העיקר שאני אפול... אתה עם התרחישים שלך היום, רק דברים אפוקליפטיים. אני רוצה שתבין מה קורה. אתה מתקשר למד"א מכוונה טובה. מגיע מד"א ואני אומר: אני לא מוכן להתפנות. הוא לא יכול לפנות אותי, כי אין לי 700 שקל לשלם לו אם אני לא מאושפז. כשאני נופל ומצבי הכלכלי ירוד ואתה מתוך כוונות טובות התקשרת למד"א והוא הגיע תוך שתי דקות ואמר שצריך פינוי, הפרמדיק אבחן שצריך פינוי, ואני החלטתי לא, כי אני עכשיו בחל"ת, בקושי מפרנס את המשפחה, אני לא יכול להרשות לעצמי לשלם 700 שקל. במקרה כזה הוא לא יכול לפנות אותי, אין לו סמכות לפנות אותי אם אני מתנגד. מה הוא אומר? אם אתה הזמנת הוא לא יכול לפנות, אם אשתי התקשרה אליו לבוא הביתה אין לו סמכות שלא לפנות, הוא חייב לפנות. תבין את שני המצבים. זה מה שהוא אמר. חייב לפנות? אם אתה מסרב כאדם להתפנות אני לא יכול לפנות אותך. אם אתה לא מסרב אני אפנה אותך. ההצעה שלכם תיטיב עם החולה שלא יצטרך ללכת לבית החולים?

אתם תיתנו לו שירות? מה תיתן לו בבית יותר ממה שנתת לו עד היום?

מגיע צוות עם אפשרות של בדיקות דם בבית ומתן תשובה תוך שתי דקות. רופא מומחה עולה לשיחת טלה-מדיסין, הפרמדיק מנגיש לרופא המומחה את החולה וככל שהרופא מחליט שהוא צריך אשפוז אז נפנה אותו לבית חולים, וככל שלא נטפל בו רפואית בבית ונמשיך את זה עם הקהילה. אתה יוצר קופת חולים ניידת חדשה. אני נותן שירות לקופת חולים. גם אם היא לא רוצה. הוא צריך לבוא עם הצעה, שאם לקופת חולים עולה 700 שקל במקרה שמפנים את האדם, תגיד לקופת חולים: תשלמי 350 שקל. יש סיכוי שאם קופות החולים יישבו כאן מולכם אפשר יהיה להעביר הצעה כזאת. במצב העכשווי, שזה הולך לעלות לקופת החולים אותו סכום כסף, למה שקופת חולים תסמוך על רופא שיושב מרחוק ועל פרמדיק? צריך לזכור שלקופת חולים עולה תמיד אגרת מיון למי שלא מאושפז, סדר גודל של 750 שקל. זה פרט ל-700 שקל למד"א? אתה מדבר על מי שלא מאושפז. לגבי מאושפז הקופה משלמת הכול באופן מלא: גם אמבולנס, גם שירות וגם הכול. אם אין אשפוז, לקופה עולה חלק מן האמבולנס ואגרת מיון. אגרת מיון היא בין 750 850 שקל. חלק מהקופות יגידו שאגרת מיון הן משיתות על המבוטח שבא בלי הפניה, אבל אופרטיבית, אם הוועדה תבדוק, היא תראה שלפחות בין 80% 90% מן האגרות האלה מאושרות על ידי רופא משפחה והקופה משלמת. זאת אומרת, הגעתי לקופת חולים, קיבלתי אגרת מיון. 960 שקל. קיבלתי אגרת מיון לחדר מיון של 900 שקל, 850 שקל,

כמה שזה עולה. אני בא לרופא משפחה ואם הוא חותם לי על זה אני מקבל זיכוי מן הקופה?

אם הוא מאשר כן, אם הוא לא מאשר לא. אני מתנצל מראש שאני צריך לצאת, פשוט יש לי שיחת ועידה. יותר חשובה מאשר פה?

אבל זו שיחת ועידה שבתקווה תביא מקומות עבודה בפריפריה.

שיחה ביני ובין גורמים פרטיים שמנסים לעשות טוב. אני לא נכנס כרגע להסדר התשלומים. אני רוצה לדבר על העיקרון. הרציונל שצריך להנחות אותנו הוא לא להסתכל יותר האם הגיע או לא הגיע לשערי בית חולים אלא איך מטפלים במינימום זמן ואיך חוסכים מבתי החולים כמה שיותר מקרים. מה הקופה תשפה ומה היא לא תשפה בסדר, זה כנראה לא יוכרע ברגע זה, אבל אני חושב שהעיקרון, שלפיו אנחנו מאמצים טכנולוגיות חדשות ומנסים למנוע מאנשים להגיע לקופת חולים כדי לקבל את סגירת המעגל הבירוקרטית הזאת, זה דבר חשוב, בטח כדי למנוע זיהומים, בטח בגלל הקורונה ובטח בכלל, כי המטרה היא להטמיע טכנולוגיות שיצמצמו ביקורים בבתי חולים. אנחנו הרי יודעים שהם לא בדיוק שוחים בעודף מיטות ותקנים. אני מתחבר מאוד לרציונל הזה. איך עושים את זה? אני בטוח שנדע לפתח את זה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מה אמר דוידסון על העניין? עדיין לא שמענו את עמדתו של דוידסון משירותי בריאות כללית על הנושא. הוא לא שמע על זה בכלל. האנשים שלו שמעו את זה. איך הם הגיבו? הם בוחנים את זה. כל קופות החולים בוחנות את זה. קופת חולים מאוחדת בעד,

מאוחדת אנחנו מתקדמים מאוד. קודם כול אני רוצה לומר פתיח קצר, ומבחינתי זה חלק מן הדיון כי יש לו השלכה על הכול. לי באופן אישי יש הערכה, הערצה לכל העשייה של מד"א במשך שנים רבות, גם כראש רשות בעיר בית שמש. הם מסרו נפש למען כל מיני בקשות. ההשקה האחרונה שהייתה לי איתם, והייתה באמת מרגשת מאוד, יהודי יקר מאוד מבריטניה שתרם לנו בניין בשכונות החדשות, מר רונסון עליו השלום, שבאמת היה מאוד מאוד מכבד, ששכונה חדשה כבר מצאה נקודת הזנקה, ועל זה תודתנו. אבל מעבר לזה, העבודה בקהילה, החלוקות למשפחות ברוכות ילדים, דברים מאוד מאוד יפים שלא מוצאים כמותם בכל ארגון. היום בגלל המצב הקשה שלנו, בגלל הקורונה שנמצאת על ראש שמחתנו, זה מאוד מחבר אותי למקום אחר שהייתי בו לפני מספר שבועות בסיור, שנקרא "צבר", שעושים שם רפואה בתוך הבית במקום לאשפז אנשים. ראיתי את זה. דיברתי גם עם יפעת שאשא ביטון, יושבת-ראש ועדת הקורונה, שזה יכול להיות סוג של פתרון מסוים, עם כל המצב בבתי החולים וכל הכאוס שלפעמים קורה שם. אני גם רואה במה שמד"א מציעים כאן סוג של פתרון. אני יודע שיש להם יכולות. הייתי בביקור בקריית אונו, ראיתי שם את כל המרכז. יש להם יכולות? כן, אני מכיר את זה. דבר אחד אני יכול להגיד לך: יש להם יחסי ציבור מעולים. קודם כול, זה לא רע. בעידן של היום כדי להתקדם אתה חייב יחסי ציבור. האנייה הכי גדולה בעולם, אם אין רוח במפרשים היא לא זזה. היא כבר לא שטה עם מפרשים, יש כבר אניות ששטות על אטום. אתה יודע שיש מי שאוהבים גם את האנטיקה כי הישן הוא גם טעים. אומר משפט אחרון בנושא הזה. יש גם שיקול מסוים, ואנחנו מכירים את זה גם מכורח מציאות אחרת, עם כיבוי אש. כשמזמינים את כיבוי אש, גם אם התגברו על השרפה, לצערנו האדם שהזמין אותם משלם. אפילו אם השכן הזמין עבורו מחייבים אותו. אני לא בא להשוות בין הדברים אבל היו לצערנו מקרים שאיבדנו נשמות טובות, או אנשים שעלו למעלה, בגלל שחשבו שאולי הוא מטרידן לאומי ולא באו בזמן, אמרו: זה הנודניק הקבוע, ובסופו של דבר,

בסוף זה היה זאב. לכן אני חושב שחייבים שהקופות ייקחו את הנושא הזה על עצמן, לפחות לשתף את התושבים ואת האזרחים בנושא הזה ולהתחבר לזה. מאחר ואנחנו דנים על זה כבר כמעט 50 דקות והוא העלה רק נקודה אחת, בואו ניתן לו להעלות את שתי הנקודות הנוספות ואז תוכלו להתייחס. נקודה נוספת, אדוני היושב-ראש, היא הגברת שירותי ניידות טיפול נמרץ בהתאם לגידול באוכלוסייה. המהות של הדבר הזה היא גם הורדת הנטל מתשלומי הרשויות המקומיות. היום אין בכל עיר או בכל מקום על פי צרכי האוכלוסייה ניידת טיפול נמרץ. זה תלוי מאוד ביכולת של הרשות המקומית לממן חלק מן הדברים. זה קורה בעיקר באוכלוסייה החלשה בפריפריה, במגזר הערבי, ששם ניידות טיפול נמרץ לא תמיד בנמצא. אנחנו סבורים שהמדינה צריכה לקחת את העניין הזה ברצינות ולספוג את העלויות האמיתיות של התוספת הזאת, את עלות הפעלת ניידת טיפול נמרץ. לא יכול להיות שזה ייפול על הרשויות, על גורמים כאלה ואחרים. הרשויות היום לא רוצות לשלם. בעיקר היכולת של הרשויות הערביות ומוסר התשלומים שלהן הוא בלתי - - - אלה שני דברים שונים לגמרי, היכולת ומוסר התשלומים. אין קשר בין הדברים. נכון, אתה צודק. הוא אומר: אם יש לו מוסר אבל אין לו כסף לתת לי זה לא עוזר לי. מוסר התשלומים שלהם הוא בעדיפות ראשונה בגלל שאם ראש רשות צריך היום להעדיף תשתיות לרשות המקומית או להעביר ביוב או לתת שירותים אחרים - - - אז הוא נוסע לחו"ל ועושה הסכם עיר תאומה. אז הוא מעדיף לפתור את הבעיות בצורות שונות ולאו דווקא להפעיל ניידת טיפול נמרץ. אנחנו סבורים שהדבר הזה צריך להיות תחת חקיקה, שהעלויות האלה, כפי שהיה בעבר, לא יוטלו על הרשויות המקומיות. אני מכיר כמעט את כל ראשי הרשויות המקומיות וראשי הערים ואת יושב-ראש מרכז השלטון המקומי. אנחנו מנסים לקדם חוק בנושא הזה. אני מבקש שהוועדה תיכנס לנושא הזה ותקדם את החוק בעניין הפעלת ניידות טיפול נמרץ. בסופו של יום אנחנו רוצים שיהיה פה שירות שוויוני לכלל האנשים במדינה. הנקודה השלישית היא בקשה. כפי שאמרתי בפתח דבריי, המדינה מצפה ממגן דוד אדום לעמוד באתגרים ובמשימות שהארגון הזה צריך לתת להם מענה, ובצורה שוויונית. אני מדבר על אסונות טבע, על נחיתת חירום בשדה תעופה, היערכויות והפעלת צי רכבים שאנחנו לא נדרשים אליהם בימי שגרה. אם היום אני צריך להפעיל כחברה פרטית ארגון כזה אני מחזיק 400 600 אמבולנסים ולא 1,200 אמבולנסים ולא מחזיק 30,000 מתנדבים ולא מחזיק עוד 600 אופנועים. בכמה ישובים חסרה לך ניידת טיפול נמרץ? כמה ניידות טיפול נמרץ יש לך? היום יש כ-100 ניידות טיפול נמרץ פעילות. להערכתנו צריך להוסיף בהדרגה עוד 50. זה גם לא יכסה את כל הישובים כי יש 290 ישובים. ברור שלא מכסים את כל הישובים. אנחנו לא יכולים לשים בכל ישוב, אבל מענה של אשכול לכמה ישובים הוא מענה נכון ויעיל ובסופו של יום גם נותן פתרון. אנחנו סבורים שמגן דוד אדום צריך בחקיקה לקבל פטור ממכרזים כאשר המדינה מקבלת שירותים מאיתנו. אני רוצה להסביר את העניין. בסופו של יום המדינה קונה שירותים ממד"א. היא היום קונה את כל בדיקות הקורונה. אני חושב שלא נכון להוציא את בדיקות הקורונה ולהעביר אותן לחברות פרטיות, או לתת שירותים של אבטחת ראש ממשלה על ידי חברה פרטית, או לתת פעילות ביהודה ושומרון על ידי חברה פרטית, או לתת פעילות מיוחדת בערים מיוחדות על ידי חברות פרטיות, או שהמדינה צריכה לעשות איזשהו מכרז. אנחנו סבורים שמד"א צריך לקבל פטור ממכרז כפי שלכבאות יש פטור ממכרז, כפי שלמשטרה יש פטור ממכרז, כפי שלמתנ"סים יש פטור ממכרז. "המימד החמישי". עכשיו עושים על זה מכרז. את זה אני לא יודע. אני חושב שצריך להעביר את זה בחקיקה ולפטור את מד"א ממכרזים. תודה רבה. היבה יזבק, בבקשה. אני גם רוצה להגיד מילה טובה על התפקוד של מד"א. במיוחד בתקופת הקורונה ובגל הראשון ראינו הירתמות גדולה מאוד ומבורכת במערך הבדיקות שהיה בתוך החברה הערבית. ברצוני להתייחס לנקודה הראשונה שהוקדש לה רוב הדיון. אנחנו צריכים לאמץ את הגישה של הרחבת האפשרויות מול האזרח והמטופל ולא צמצומן. על כן אני סבורה שמתן אפשרות לטיפול בבית של המטופל או של החולה הוא דווקא צעד חשוב. אמנם אני מסכימה שצריך לראות איך אפשר להסדיר את זה מול קופות החולים, אבל מבחינתי מה שמנחה אותי זה זכויות המטופל, מה טוב יותר למטופל, אם מספיק לו לקבל את השירות בבית. אני למשל לא אוהבת ללכת לקופות חולים, ויש המון כמוני. את מכירה מישהו שאוהב ללכת לקופת חולים? אני רוצה לדעת. זה רציני עכשיו. אף אחד לא אוהב ללכת לקופת חולים, פרט אולי לאנשים מבוגרים שאין להם תעסוקה ובאים לראות שם אנשים. אני חושבת שזו הצעה ראויה וראוי לחשוב איך אפשר להסדיר את זה מול הקופות, שזה ייטיב גם עם השירות שאתם נותנים וגם עם הקופות,

מבחינתי עם המטופלים עצמם. זה דבר שראוי לקידום. מאה אחוז, תודה רבה.

הנקודה הראשונה שעליה דיבר מנכ"ל מד"א, אני חושב שצריך להדגיש שזה דבר שבאמת צריך לקדם אותו, כי לבוא לבית חולים זה כבר 50% נזק, בגלל החיידקים, ולאו דווקא בתקופת הקורונה, בכל השנה. יש רבים שמתים רק בגלל החיידקים שבבתי החולים. לכן צריך לראות שזה ייפול על קופות החולים, צריך לשים דגש, ולא על המטופל עצמו. אורן בלושטיין אמר ש-70% נופל על קופות חולים. צריך לראות שלא תיפול פתאום עוד הוצאה של 500 שקל על המטופל, כי שכן קרא למד"א או מישהו קרא למד"א כשילד נפל בבית. אבל אם נוכל להסדיר את זה מול קופות החולים, ולפי מה שאמר פה סגן מנכ"ל מד"א זה אמור להיות רווחי לקופות החולים, כי להיכנס למיון כבר עולה להן כסף, זה דבר מבורך שהוועדה צריכה לקדם אותו. שנית, אני רוצה לשאול שאלה: יש היום איזו מחויבות על פי חוק למספר התושבים שלהם צריך להביא ניידת טיפול נמרץ? בנינו איזשהו מודל שנותן את המענה הזה. משרד הבריאות אימץ את המודל הזה. אנחנו סבורים שצריך להרחיב אותו. יש היום מודל למספר תושבים מסוים? יש מודל ויש גם תוכנית שנקראת הרחבת סל השירותים של מד"א, שהגשנו אותה למשרד הבריאות. אני מתכוון לניידות טיפול נמרץ.

כשאני מדבר על הרחבת סל השירותים אני מדבר בעיקר על ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים בישובים שהם צדדיים, שהם צריכים מענה ראשוני לפחות. למרות שהוא לא כלכלי, למרות שהוא לא כדאי, אבל גם אם פעם ביומיים נוסע שם אמבולנס - - - היום זה נופל על הרשויות? ניידות טיפול נמרץ נופלות היום על הרשויות. חלק גדול מן הרשויות לא מוכן או לא יכול לממן את זה. מה זה "נופל על הרשויות"? זה אומר שאם יש כסף אז כן, אם אין כסף אז לא. זה מחייב טיפול. כל הרשויות קונות את ניידות הטיפול הנמרץ? פרט למספר רשויות מצומצם מאוד, כמו ירוחם, ממש מצומצם ביותר, אתה יכול לספור אותן על אצבעות יד אחת. היו לנו הבטחות ממפעל הפיס ומן הרשות לבטיחות בדרכים שיממנו את זה אבל אף אחד לא מימן את זה ואנחנו ספגנו וספגנו לאורך השנים. כבוד היושב-ראש, אני מצטרף לכל הברכות והתודות למד"א, החל מן המנכ"ל ועד אחרון המתנדבים. בתקופת הקורונה ביקרתי בתחנות הדרייב-אין של מד"א ביותר מ-40 ישובים ערביים. הייתי מתאם את זה עם מד"א והיינו הולכים לישובים הערביים, עם ראשי המועצות, עם מתנדבים. יש להם צוות מדהים, הן מבחינת עובדים והן מבחינת מתנדבים. בשעות האלה יש תחנות דרייב-אין בג'אבל מוכבר, בשייח' ג'ראח, היה בעין נקובה אני מדבר על אזור ירושלים, וזה ממשיך. לכן מגיעים כל ההערכה וכל התודות. מצד שני, אנחנו צריכים לא רק להרחיב את סל השירותים אלא גם להנגיש את השירותים האלה. ראינו בתקופת הקורונה עד כמה השירותים האלה חיוניים ומצילי חיים. לכן אנחנו עובדים עם מד"א גם על הרחבת השירותים האלה בישובים הערביים. פתחנו כמה תחנות, אבל זה לא מספיק. לכן אני קורא מכאן אני מסכים לכל הנקודות שהעלה המנכ"ל אלי בין. עכשיו אישרנו 200 מיליארד שקל רק למשך כמה חודשים.

את הגופים האלה, הארגונים האלה שעמלים על - - - כמה אישרנו? 200 מיליארד? וכמה נוציא בפועל?

מאשרים עוד ועוד. היום פורסם: רק 16% מן ההלוואות הבנקים אישרו. אני מדבר על תקציב מדינה. עכשיו גם אישרו 11 מיליארד שקל. אתם זורקים פה מספרים, כולכם. לכן חשוב מאוד לתמוך במד"א ובכל הגופים האלה. חשוב מאוד שהממשלה תירתם ותעזור להם.

אני גם רוצה להצטרף בהכרת הטוב על הרבה עבודה שנעשתה בתקופת הקורונה, עבודה קהילתית בקהילות השונות, גם בציבור הערבי וגם בציבורים אחרים. הרבה מועדים קיצרנו בגלל היענות מהירה של מד"א להרבה מאוד דברים.

שהיום גם קופות החולים הולכים אליה, אני חושב שדרך מד"א זה רעיון מצוין בשביל להגיע לאזרח הביתה, להגיע למיון הביתי או האשפוז הביתי, תלוי ברמה של מי שזה לא יהיה. זה טוב לאלה שיש להם הורים קשישים, זה טוב לאלה שלא צריכים להגיע לבתי החולים, להוריד עומס מבתי חולים. היום בעידן הטכנולוגיה זה יכול לתת פתרון. אני בטוח שאתה תקדם את זה במסגרת דיוני הוועדה. מה לעשות, זה לא בוועדת החוקה, זה רק אצלך, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. כקודמיי אברך את המנכ"ל אלי בין, שעושה עבודת קודש. אין אדם שלא נעזר בהם. הדברים שעלו פה, הנושא של מד"א בקהילה יש את ההערות שאתה הערת, אדוני היושב-ראש, אבל אין ספק שהרעיון כרעיון, שיפתור את הבעיה של התורים בתוך בתי החולים, הוא מבורך מאוד. צריכה לצאת אמירה מן הוועדה שאנחנו רואים את זה כמיזם קריטי. כל אחד מאיתנו שהלך פעם, ולאחרונה בוודאי, לחדרי מיון,

ארבע וחמש שעות עד שמישהו נאות לבקשתך לטפל בך. אין ספק שהדבר הזה יחתוך את התורים. לגבי ניידות טיפול נמרץ בכל רחבי הארץ אספר לך, אדוני היושב-ראש, בשיחה שקיימתי עם ראש עיריית קריית שמונה, הוא נותן שירות למטולה עד צפת. אם יש לו חולה הוא נוסע לצפת עם הניידת לטיפול נמרץ שלו. כלומר הוא נוסע 40 דקות, ואם קורה אצלו משהו הוא צריך לחכות שההוא יואיל בטובו לחזור בפקקים בכבישים כדי לפנות את החולה שאני לא יודע איפה הוא נמצא. כפי שאלי בין אמר, אין ספק שהרשויות המוחלשות והרחוקות, שאין להן בתי חולים קרובים אליהן זה דבר שצריך להיות אצלנו בראש סולם העדיפויות. ודבר אחרון, שהיה צריך להיות מובן מאליו אבל הוא לא מובן מאליו, הוא לגבי הקשר של מד"א לציבור החרדי ולרבנים, ההבנה של הצרכים הנכונים של המגזר החרדי, שלצערנו הרב לא כל ארגון, גם ארגון ששייך איכשהו למדינה, מבין את זה. ההבנה שלהם מול הרבנים, מול הציבור החרדי היא דבר הראוי לשבח, והלוואי וילמדו מהם כל הארגונים איך להתנהג. רק לאחרונה ראינו פקיד במשרד הבריאות, בכיר ככל שיהיה, באיזו צורה הוא מתייחס לציבור החרדי, לרבנים, למנהגים דתיים, באיזו זילות, באיזה חוסר הבנה ובורות, את כל האג'נדות הוא מוציא החוצה בצורה מאוד לא אחראית. דווקא שאר משרדי הממשלה צריכים ללמוד ממד"א איך נוהגים באופן הוגן ובחשיבה נכונה מול כל האוכלוסיות.

אני מברך על הדיון הזה. אמרתי בהתחלה שאני מקווה שזה לא רק דיון דקלרטיבי וכולם באים ומנצלים את ההזדמנות. הייתה פה הופעה נכבדת של לא מעט חברי כנסת שמכירים תודה על הפעילות של מד"א. גם התודה הזאת היא בזכות כי זה לא מהפה החוצה, כי מד"א ראויים לתודה מכל האוכלוסיות. יחד עם זה, אני אנסה, אם זה באופן אישי או דרך הוועדה, לקדם, להיכנס יותר לפרטים של אחת ההצעות, לנסות להיכנס לשיחות, לא בפורום כזה גדול,

עם מנהלי קופות החולים, לראות איך אנחנו מגבשים מהלך שיענה על האמרה הכי חשובה בתורה: "זה נהנה וזה לא חסר". זו תהיה המטרה ואני מקווה שנצליח. בשם כל הוועדה, תודה על מה שאתם עושים. אתם ראויים ואנחנו נעשה כמיטב יכולנו לעזור לכם. תודה רבה. הישיבה נעולה.